שלום חברים, בוקר טוב לבאים, לנמצאים, לצופים בנו בזום. דיון מאתגר, גם בגלל הנושא שלו,

מי שנמצא כאן ומי שנמצא במקומות אחרים ושותף לעשייה הזאת גם בשגרה ובחירום, מצליחים למקסם את היכולת הזאת עבור מדינת ישראל. אין סיבה שההסברה שלנו

ושההסברה נכשלה או לא נכשלה. הסברה היא לא מטרה. ההסברה היא כלי להשגת המטרות המדיניות. אנחנו כמטה הסברה

התקשורת וכל מי שעובד בכל המערכת העניק הזאת, כולם יודעים שהמטרה שלהם היא להשיג את המטרות המדיניות כפי

עכשיו, בקשר לחלוקת אחריות ואני מבין שפה חותרים להבין בדיוק איך זה עובד, אז באמת חילקנו בינינו - - - זו שאלה מרכזית במצע. אוקיי. חלוקת האחריות בסופו של דבר, בגדול, היא שדובר צה"ל היה אחראי על דברור הפעולה הצבאית עצמה; משרד החוץ אחראי על הסברה כלפי חוץ, כלפי חו"ל; פיקוד העורף

באנו כדי להבין את הפערים.

כרגע אני רוצה להבין על מי האחריות, על מי הסמכות, מי נושא באחריות להגדיר את הסיפור של האינטרס הישראלי לא רק בתוכן אלא גם בדרך,

איך זה נעשה בשגרה, איך זה נעשה

אז התרגול שלנו מתקיים, אנחנו עושים תרגול שנתי, אנחנו עושים שיחות פורום הסברה לאומי, כל הדוברים מכירים את זה. אתה מרוצה מהמענה שניתן ממטה ההסברה שאתה עומד בראשו כרגע בהעדר אחרים?

ככה שהמסרים האנטי-חמאסיים הודהדו גם מכיוונים אחרים. עופר, יש לך נתון השוואתי? כלומר,

בתקשורת והצגת את

פה יש דוגמה אחת מתוך בלוג של בלוגרית סעודית,

זה יריד תיירות שמתקיים באמירויות בזמן המבצע. הוא לא התבטל, הוא התקיים. זה חלק מהמאמץ לשמר נורמליזציה ולדאוג שהמדינות האלה יישארו on track. כמה דברים על המספרים בתוך המבצע

מהצהרת IHRA, להפוך אותה לכלי יותר חזק ועד הגברת ביטחון בפעילות. יכולת ברשת עשינו המון,

יש רשתות שבהן הייתה לנו

אני לא עושה דה-לגיטימציה לגורמים פרוגרסיביים. הם גורמים משמעותיים מאוד בחיים במדינות שונות והגורמים האלה הם לא עוינים אותנו והם לא שונאים אותנו ויש בתוכם גורמים חיוביים ואנחנו רוצים לדבר

יש בה 300 משפטנים ישראלים ובין-לאומיים ברחבי העולם שאנחנו מסתייעים בהם לקדם מסרים ופעילויות כאלו

רשת - - - של 180 ארגונים ורשת דיגיטל של יותר מ-100 משפיענים ברחבי העולם שיש להם 15 מיליון עוקבים. כשנדבר על הפעילות שלנו במבצע,

מצד אחד יש לך תקיפה, הצד השני תוקף את "הסכמי אברהם",

אני יכול להראות לך הצגה שלמה של פעילות רשתית של הצד השני נגד "הסכמי אברהם". מי זה הצד

זה לא רק פן אחד ואתה אומר "אוקיי, בפן השני אני לא קיים בו". מבצע "שומר החומות" שני העקרונות המנחים שלנו במבצע

מאוד אורכה,

מטה ההסברה הלאומי וכמובן צה"ל. שי, זה נשמע לי כבר מוכר.

עוד שנייה.

לא רק על זימון הדין אלא גם על סיכום דיון כזה, הלקחים. זה שבמשרד החוץ יש את קשת, הבנתי; וקשת מדברים איתכם,

ערים מעורבות, ההסברה בתוך ישראל וגם לציבור הישראלי היהודי,

זה לא זה לא התפקיד שלי. יש שמישהו שעוסק בזה?

כל אחד, בתחומו זה היועץ המדיני של ראש הממשלה מול המקבילים שלו, ראש המל"ל מול המקבילים שלו בעולם.

המטה לביטחון לאומי למעשה מחולק אזורית-גאוגרפית מבחינת האנליסטים

המשרד עושה משהו אנחנו יודעים להוציא אותו החוצה. עכשיו, אם אני עושה משהו שיש לו איזשהו קשר עם, למשל, התעשיות הביטחוניות, זה כמובן בתיאום

אם תרצו לשאול שאלות בעניין הזה, אז אני כמובן ארחיב ושתיים-שלוש המלצות לסיום. נושא ראשון, כלים דוברותיים בשגרה למול קהל בין-לאומי. בעצם אנחנו מתמקדים ב-5 נושאים,

הראשון זה כמובן התקשורת המסורתית מול כלי התקשורת גם בארץ וגם בעולם. יש

מ-10 במאי שבוצע ירי רקטות לכיוון ירושלים ועד המבצע. כשיו אנחנו נמצאים בשלב של המאמץ האוחר. יש בשקף את האתגרים התקשורתיים המרכזיים שהיו במבצע. הדי, חסר לך את יום ראשון.

רשום מהומות.

אמנם המבצע התחיל ביום שני, אבל ביום ראשון ירו על

שני השקפים האחרונים שלי מציגים קצת מספרים בדיגיטל במהלך המבצע. למעשה, אנחנו מגיעים רק בבין-לאומי אני לא מכניס כאן את

ראינו את זה אחר כך בתום המבצע באופן שבו הציבור אמר "האם אתה חושב שהושגו היעדים?" רובם חשבו שהפסקת האש היא לטווח קצר ושלא ממש ניצחנו, כפי שנאמר להם על-ידי בכירי המדינה. ואני שואלת אותך כי בסוף אתה בתווך

בקצה הוא יושב במקלטים, 70%

ניזון מרשתות חברתיות אחרות, ניזון מהחמאס שרוצה לספר לו את הסיפור , ומחר בבוקר נגמר המבצע ויש שגרה ויש את גיוס אוגוסט שאנחנו עומדים לפתחו ואנחנו רוצים גם שאמון

אלה שאתנו בזום, אנחנו מתחילים.

בסדר גמור, תודה רבה.

אני לא יודעת אם לקחת או לא לקחת חלק בדיון קודם. היה חשוב שנתזמן את השעות שבהם תוכל לדבר כי חשוב לנו לשמוע את דעתך. אתה

תפקידו של צה"ל זה לתת לציבור, שהוא גם הבעלים וגם הלקוחות, את המידע על מה שעושים הבנים והבנות שלהם, על מה עושים עם הכסף שלהם. ולהביא בכך, בהסברת מהלכי הקרב,

באמצעות דוברים מהשטח ולא מהשטח,

זה לא קיים.

חסר לנו דמות של גבר או של אישה, שיהיו ממלכתיים ומקובלים על כולם, שידעו לעמוד בפני הציבור במדינת ישראל.

שהיה פה גם עניין עם החמאס, גם חשש להתלקחות של זירה צפונית,

אי אפשר ב-2012 להוריד מגדל כזה מבלי שיבנה על ידי שירות הביטחון הכללי, אגף המודיעין וצה"ל תיק מסודר של

פה אני רוצה להתייחס גם למה שאבי אמר, ויכול שלפעמים נופלים בו טעויות, יש לי גם מחלוקת על זה עם דובר צה"ל המכהן, העניין הוא שתודעה איננה שקר. תודעה היא המצב של אנשים בקהל הישראלי,

ואני לא עונה, כי זה לא התפקיד שלי לדבר על הפסקת אש, יש קבינט בישראל, יש ממשלה בישראל, אבל אין שם קול ואין עונה. אף בן אדם, דרך אגב גם באירוע

אני בטוח שדני דיין יכול לספר על החוויה שלו בארצות הברית. הוא עשה מה שהוא חשב שנכון.

אין מישהו ששם את כולנו על מקום אחד.

מכין דיגיטל, משתמש

אני חושב שנעשו פה, כי נאמרו כל מיני דברים, מאמצים רציניים ומקצועיים שהביאו הישגים למערך ההסברה. אני לא חושב שהכותרת של כישלון הסברתי וזהו, אני לא מתחבר לכותרת הזאת.

יש לפחות שלושה אירועים שאני יכול למנות באירוע הזה: המגדל, הסיפור של העץ הבוער שהביא אותו מנליס, פה זה לא מודיעין צבאי מהבחינה הזו, אבל זה מודיעין ומידע,

בהיבט של השקעה ארוכת טווח עם הרבה מאוד משאבים בקהלים הליברליים,

הנושא עלה כמה פעמים ואין אפס: ככל שנשקיע בהם בשגרה,

אלה מוקדי כוח גדולים מאוד, תראו מה קרה בארצות הברית, כולל השפעה על

לי זה היה חסר. אני חושב שהיינו יכולים לשכפל את זה לאירוע הבין-לאומי. באירוע הבין-לאומי היו הרבה מאוד דוברים, היו גם תדרוכים, עדיין לא היה תדרוך מרכזי אחד. התדרוך הוא דבר חשוב, יש

נעבור לעיקר שהוא הסברת החוץ.

לדעתי הזמן הנכון לקיים את הדיון הזה הוא לא מיד לאחר מבצע צבאי, זאת כי אנחנו עלולים להיגרר בדיון לעסוק באירוע כזה או אירוע אחר, כמו הפצצת המגדל של AP או משפחה כזו או אחרת שנפגעה או דברים

והערה אחרונה, דובר פה לא מעט על AP לי היה ניסיון אישי עם AP. כשהייתי הקונסול הכללי בניו יורק באמצע 2019 הגעתי למשרדים של AP לתדרך את המערכת ועשו לי "אמבוש". הגיע המנכ"ל, והגיעה היועצת המשפטית של AP עם שני

אחד בחווארה ואחד בעזה, והם לא הצליחו לקבל

דבר ראשון, בשורה התחתונה אי אפשר להפריד בין זה.

במאה העשרים ואחת, מה שאנחנו רואים בפנים, יוצא החוצה. והוא יוצא מיד.

ועכשיו אנחנו צריכים כאן את המערך שיהיה מחובר,

ועוד דבר מבני שאני רוצה לומר,

פה אנחנו צריכים להקים אגף ללוחמת רשת תחת מערך ההסברה הלאומי. ואני מצטער

משהו לא פחות חשוב שלא מספיק נגענו בו זה הזירה האזרחית שבה המלחמה על דעת הקהל והדוברים הם

ולגבי העניין של המידע והאפשרות שלנו להוציא את זה החוצה, יש לנו אפשרות, וכמובן דרך לעבוד יחסית בסימביוזה עם רבים מהאנשים שנמצאים כאן בדיון. עם זאת, אני חושבת שכן היה פער מבחינת התזמון לקבל את

כי זה פשוט לא עובד. כי זה פשוט מחולק להרבה מאוד אחראים והרבה מאוד גורמים, ואחד אחראי על האזרחים בחוץ לארץ, והשני אחראי על המדיני בחוץ לארץ,

אין כאן מנצח,

אנחנו לא יודעים מה כל אחד מנגן אז אין לנו סימפוניה. בקטע הזה אני מצפה גם מכם שתבואו ולא רק תגידו מה חסר,

המטרה שלנו

ואני יודע רק דבר אחד, שאני צריך תקציב לטפל נפשית בילד בן שנתיים וילד בן ארבע. לא יכול להיות שמשפטים כאלה - - - אתמול דיברתי עם 20 איש,

חייבים את הפנים, והוא לא מופיע כאן.

אנחנו מדברים על מחסור שיש כבר היום. אני לא יודעת למה נאמר פה קודם שאין מחסור היום,

דני התייחס למקומות ספציפיים שאין בהם שגרירים כבר היום. החל מהקיץ יהיו חסרים 35 שגרירים נוספים. מינויים מקצועיים שכבר עברו את כל תהליך

מה קורה?

כי רוח גבית ולאומית שיש לאזרחים זה נותן בסוף גם רוח גבית למקבלי ההחלטות, בשביל שנצא מהמערכות האלה טוב יותר. אני מאמין

מן הראוי כאשר קורים דברים כאלה במדינת ישראל נחצין אותם ונבטא אותם גם כלפי חוץ,

בעת שגרה, מי הם האויבים שלנו,

נכון גם עכשיו מגיע נשיא ארצות הברית ביידן, והוא שולח

בארץ,

לא התייחסו לעניין הזה.

דבר שני חמאס תאום של דאעש. צריך לומר את זה וצריך להסביר את זה.

לא הוצגו סרטים שמראים את ערוץ הטלוויזיה של החמאס ואת בכירי החמאס אומרים בצורה המפורשת ביותר: צריך להשמיד את כל היהודים. זה

ופה אנחנו חייבים לעבוד עוד יותר קשה כדי להגיע לתוצאה. כל מה שאגיד,

אני לא מכירה כמעט אף אחד מכם באופן אישי, אין לי עניין אישי

והתוצאה היא עגומה במובן של מימוש הפוטנציאל ההסברתי או מקסום הפוטנציאל ההסברתי לאפקטיביות של הפעולה המדינית, של הפעולה הצבאית, בכל הקשר שהוא. אני אומרת את זה בצער רב כי אני

רק צריך לרצות לעשות את זה, וגם לספק להם את החומרים בכל הקשר שהוא.

אני חושב שהוא צריך להבין את ההשפעה הוויזואלית.